אני פותח את ישיבת ועדת הכספים.

31) (סמכות רשות מקומית לתת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור), התשע"ט-2018. אייל, אתה יכול לומר לאן הגעתם עם הדיונים והיכן אנחנו עומדים?

בדיון הקודם, הנוסח שהוצבע עליו היה נוסח שמצד אחד מעביר את סמכות מתן ההחלטה במתן

ועדת ההנחות, ותקנו אותי אם אני טועה, בעצם פועלת לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה

שם בעצם כל נושא הארנונה וקביעתה נקבע וגם שם יש את ההסמכה מי זכאים

בנוסח שהניחה הוועדה עכשיו מבקשים לקבוע את משרד הפנים כערכאת ערעור על החלטות הרשות המקומית אבל לא כערכאת ערעור נקודה כמו כל בית משפט אלא כערכאת ערעור רק על המוסדות

\ לא כל עמותה. מה שמופיע בסעיף 46. ברור. לא תוותר על כך שאנחנו מאשרים את סעיף 46? לא רק זה.

יש כאלה שלא מקבלים. נכון. המדינה מחשיבה את הגופים האלה ומכירה לצורכי מס במי שנותן להם כספים. לכן אתם לא עושים טובה אם מדייקים בהגדרה למה ניתנת

אם מאשרים, המוסד לא יפנה כי אין לו סיבה לפנות. כמו שאמרתי כאן בשיחת פרוזדור,

יש כל מיני גורמים אחרים שעשויים לפנות על אישור שלא בהתאם לכללי משרד